אני פותח את הישיבה.

סדר-היום: הצעת תיקון תוכנית הגבייה של קופות החולים בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשע"ד-1994, אישור, ליווי, צריכה ומעקב לטיפול בקנאביס רפואי. מי מציג את הצעת התיקון? בבקשה.

ראש חטיבת כלכלה ורגולציה במשרד הבריאות. אני אחראי גם ליקר. שיהיה בשעה טובה.

אנחנו מכירים מפורומים אחרים. עדיין זוכרים לי את זה. המהלך פה הוא חלק מרפורמה רחבה שמקודמת עכשיו וכמה דברים ששר הבריאות הורה לקדם. יש לכם שר בריאות טוב, אני חייב לציין. היא כוללת הסדרה רחבה של תחום הקנאביס רפואי. יש רובד אחד של מעבר למרשמים שברגעים אלה בדיונים בוועדת הבריאות, וזה נדרש גם לשם הסדרת זה, זה מהלך שחייב להיות ביחד. זו רפורמה רחבה שמשרד הבריאות מקדם. היא מבוססת על המלצות של ועדת בועז לב, ועדה מקצועית שדנה בנושא קרוב לשנה, הגיש המלצות ואומצו על ידי השר לפני כארבעה חודשים. תקנות הופצו, הן נמצאות כרגע לאישור ועדת העבודה, ותוכנית גבייה היא החלק שמאפשר ליישם את זה, שני היבטים. אמרת ועדת הבריאות, ועדת עבודה ורווחה. לא, ועדת הבריאות מאשרת את תקנות המרשם, ועדת הכספים את תוכנית הגבייה.

הדיונים בנושא הזה לא הסתיימו בוועדת הבריאות. יש לסנכרן ביניהם, תגידו איך עושים את זה כי הם תלויים אחד בשני. חלק מאוכלוסיית מטופלי הקנאביס הרפואי עוברת למרשמים - מהלך מבורך שהיינו רוצים להרחיב את זה יותר ויותר. הייתה החלטה לגבי מדיניות לגבי מה ייכנס ומה לאחר מכן בשלב השני. אתה מתכוון, עוברים למרשמים על פני רשיון. כל רופא מומחה בתחום מומחיותו יוכל לרשום- - - כלומר אדם שנזקק לקנאביס רפואי היום, לפני שאנו מאשרים דבר כזה, צריך רשיון וכמה צריך לשלם? אדבר וארחיב כל הכול, גם על הכסף. כ-18,000 חולים באותן 13 התוויות יעברו למרשמים הליך של מרשם של רופא אמור להיות הרבה יותר קל בירוקרטית,

וחלק מהחולים נשאר במנגנון הקיים. אין שינוי לגביהם. שר הבריאות אמר שיראה את תוצאות הדבר הזה ויחליט לגבי ההמשך, תהליך מדורג. כרגע עוברת האחריות לקופות החולים לגבי המרשמים, הם נדרשים לתת שירות שלא ניתנו קודם לכם. קופות החולים לא ששו לכך.

בתהליך של דיאלוג ומשא ומתן הם שוכנעו לכך. עבור מרשם היום כן יידרש תשלום של 220 שקלים? המנגנון שמוצע כאן שעבור המרשם יהיה תשלום עבור תהליך האישור, ליווי ובקרה של 220 שקלים. עבור הרשיונות 360, אבל כאן יש עוד אפשרות. היום אדם שיש לו רשיון יכול לבחור כמה מסלולים דרך היקר לא עולה כסף והוא מסורבל והחולים לא אוהבים אותו, אבל קיים. יש אפשרות דרך רופאים מאשרים, יש 110 רופאים כאלה. בפועל התשלומים הם הרבה-הרבה יותר גבוהים. אדם הולך לקופת חולים ומקבל מרשם על תרופה שצריך לקבל. יש לו מרשם, הולך לבית המרקחת והוא קונה שם עם מחיר מאוד ברור. למה זה פה לא כך? קנאביס רפואי, כיום בכלל מוצר שדורש רשיון. עולם אחר לגמרי. רמת הסרבול היא הרבה יותר גדולה. עדיין זה לא אמירה שזה משהו שלחלוטין ניתן להשתמש בו ללא תכשיר. עושים צעד גדול בעולם הלגליזציה. זה עדיין לא כמו כל תרופה אחרת שיש, זה גורמי הרפואה, הם פועלים בזהירות. הקופות נדרשות להליך של אישור, הליך ובקרה, מה שאין בכל דבר אחר. יש פה תהליך מדורג אולי עוד עשר שנים יחליטו אחרת, אבל אומר שזה לא מוצר רפואי עדיין על המדף. האם יש איזשהו מרשם שנדרש לגביו תשלום? כרגע אנו עוברים מעולם של רשיון למרשם. האם יש סוג של מרשם היום, שהקופות מבקשות לגביו תשלום? החידוד - אני לא מתחמק אנחנו עושים משהו שהכנסת ביקשה מאתנו. זה לא תכשיר. זה צעד אמיץ. לא תרופה ככל תרופה. זה מוצר אחר. זה מאוד ממקד בירוקרטית. עדיין זה לא משתחרר כמו כל דבר אחר. זו הנחיה רפואית, אנו פועלים לפיה. התשובה היא לא. גם היום, לפני השינוי הזה, האדם שרוצה לקבל את זה יכול ללכת במסלול דרך אותם 110 רופאים, ברוב המקרים ואנחנו מקבלים את כל הדיווחים - זה עלויות הרבה יותר גבוהות. לכן החולים רוצים את זה ויש לחץ ליותר

אין בעיה שיהיו יותר מרשמים אך לא בטוח צריך לגבות עבורם תשלום.

לגבי הכסף, הקופות נכנסות לעולם. זה דורש מהם להכשיר רופאים, ליצור מנגנון ליווי ובקרה, מנגנון של אישורים. הליך של מחשוב. דורש מהם דברים שלא עשו היום, לא ששות לדבר הזה. זו אוכלוסייה שהטיפול בה חשוב אך הוא מורכב. בהתאם יש לוודא שזה קורה. הדבר הכי גרוע מבחינתי שנעשה העברה והם לא ייתנו את השירות ונצא קירחים מכאן ומכאן. היה דיון ארוך לגבי הכסף. בוועדת בועז לב היו דיונים ארוכים של אגף פיקוח קופות חולים עם הקופות עבור תחשיבים,

זה הסכומים מבחינת העלויות. הקופות יוכלו לפרט מה קורה ולמה. זה הקלה של מצב קיים. לגבי הרשיון זה עוד אופציה. עדיין אדם יוכל לבחור מסלולים אחרים. אני מניח שהרבה יבחרו מסלול של הקופות כי מנחי שהוא יהיה הרבה יותר נגיש ונוח וללא רופאים פרטיים שגובים יותר אבל זו אופציה. לגבי המרשמים זה יותר מגודר. בוודאות יותר זול מהמצב כיום. שוב- - - בהינתן העלויות האלה,

אתם לא יודעים לומר בוודאות מה קורה. זה עדיין בדיונים. אתם משפטנים. הולכים לסנכרן משני הדברים, שתהיה הבנה במקביל או בכפוף, שיהיה ביחד. מבחינתי עולם שבו הסכום מאושר ולא המרשמים, זה חסר ערך, ועולם שבו המרשמים מאושר ואין כסף, הקופות לא יעשו את זה. אתה או מישהו יכול להסביר לי, שאיני מכיר את זה, מה המצב היום כדי לקבל קנאביס רפואי, ומה יקרה אחרי שיאושר גם בוועדת הבריאות וגם אצלנו? מה התהליך לגבי מי שנזקק? מה המצב היום ומה יהיה אחרי זה? מה ישתנה בכל התהליך? אומר את ההיסטוריה ב-2019 הגעתם לפה, ביקשתם לשנות את תוכנית הגבייה כך שיינתן תשלום, זה היה אז סכום 278 שקלים חדשים עבור רשיון. פה אתם גם מבקשים להתייחס לרשיון. האישור ההוא היה זמני. היסטורית הדבר הזה נדון בשלוש ישיבות אז בוועדת הכספים. עלו הרבה מאוד שאלות. בסופו של דבר הוחלט כתוצאה מהשאלות שהתעוררו במהלך הדיון וכתוצאה מזה שהסדרנו מצב חדש במשק, לאור הרפורמה שהייתה בקנאביס, לאשר את זה בהוראת שעה לשנתיים. הוראה השעה פקעה ב-21'. אם תוכלו להתייחס כשאתם מתייחסים היסטורית, מה קרה בשנתיים האלה שבהן לא הגעתם שוב לוועדת הכספים? מה עשו הקופות ואיך השוק התנהל? השאלה ששואלת היועצת המשפטית היא אחת השאלות שלא הבנו, מה קרה בינתיים? המדינה עצרה מלכת מאז שנגמר העניין של הוראת השעה? הרי יש אנשים שנזקקים לתרופה הזאת, שצריכים את זה. ואם אנחנו מאשרים את זה, ועוברים את כל התהליך של האישורים, מה המצב היום, ומה יקרה אחרי זה? ועוד לא הגעת לשאלות שלי. עידן בוק, חטיבת רגולציה, משרד הבריאות. מבחינת העולמות הקיימים כיום, יש רק עולם הרשיונות שבו מטופל שרוצה לקבל רשיון לקנאביס, יש בפניו שתי דרכים:

להגיש המלצה ישירה ליקר, ולקבל רשיון בהנחה שעומד בכל התנאים הרפואיים, וביקר עצם הוצאת הרשיון לא עולה כסף, או ללכת לרופאים מנהלים מוסמכים בקהילה ששם זה כן עולה כסף להוצאת הרשיון. כמה עולה בערך?

פירוש הסדר ביניהם? היה אז, עד 21' זה היה 286. מה מאז?

היה אמור להגיע ל-300. היום כמה משלמים על הרשיון? אין לי תשובה פשוטה כי זה בין הרופא הפרטי. יש פה מישהו מהקופות?

מתבצע בקופות. ינון, אני אעזור לך. מי נמצא פה מקופות החולים? מה קורה היום, כשאדם בא לקופת חולים, שבא לבקש? היום השירות לא ניתן בקופה. למה אתם לא נותנים? כי בתעריף הנוכחי אנו לא יכולים לתת את השירות הזה. איך זה ניתן היום? זה לא עובר אצלנו. משרד הבריאות, איך ניתן היום הרשיון? אני אמקד אותך. אני שואל שאלה פשוטה היום בקופות זה לא ניתן. משנת 21' שפג ההוראה הזמנית זה לא ניתן. אין דבר כזה באף קופה, גם ללא עלות?

הולכים לרופא פרטי, משלמים לו 1,500 שקלים ואחר כך עם ההמלצה שלו לפעמים באים ליקר. את הרשיון אתה עדיין יכול לקבל בחינם. הוא משלם 1,500 שקלים עבור ההמלצה. כמו ביקור רופא פרטי. על הרשיון הוא לא משלם. תוכלי לומר לנו, היות שהוראת השעה פקעה, מה קורה היום? מישהו שצריך את הקנאביס הרפואי, מה הוא יכול לעשות?

יפעת קריב, חכ"לית, יושבת-ראש פורום הקנאביס בהתאחדות התעשיינים. שתי אופציות ללכת לרופא. לשלם לרופא לביקור. זה יכול להגיע גם ל-5,000 שקלים הביקור הזה ולקבל המלצה לקנאביס. אותה מגישים למשרד הבריאות. במשרד הבריאות יושב פקיד בכיר שהוא רוקח ויאשר את המלצת הרופא כן או לא ואת הכמות. ואז יהיה רשיון לקנאביס. ישראל היא המדינה האחרונה בעולם שיש בה רשיונות לקנאביס. בנושא הזה, שאלה: כשאדם נמצא בבית חולים, יש לו מחלה אונקולוגית, אולי בטראומה, הוא מקבל קנאביס בבית החולים. לא יכול לקבל. בבית חולים הוא מקבל, הוא מקבל המון. אני מכיר מקרים מסוימים, ומכיר אותם בחוג מאוד קרוב, שמקבל. ואם אני טועה, שהגורמים המקצועיים יגידו לי. בבתי חולים מקבלים. כשמקבל, יוצא מבית החולים. בסיכום הרפואי כתוב לו שהוא צריך גם קנאביס. אתה אומר לי שבקופות החולים הוא לא יכול לקבל. שיגיש את זה למשרד הבריאות. קופות החולים לא עושים בשביל הרשיון כי הם לא מרוויחים על זה כסף אז זורקים את המטופל, סליחה שאני אומר. אבל ברגע שיוצא מבית החולים יש הפניה שצריך כמו מורפיום, גם קנאביס. עם זה הוא ניגש למשרד הבריאות. למה צריך לשלם את ה-5,000 שקל? למה זה צריך להיות על השולחן? הוא יקבל מכם את הרשיון, לא יצטרך את הכסף הזה. במקרה שהוא יוצא מבית החולים עם המלצה הוא לא צריך ללכת לרופא. מי מקבל בדרך כלל את הקנאביס? אותו אחד שמגיע זה לא אחד שבא לו סתם. זה אדם שמגיע לבית חולים, בדרך כלל מגיע מבתי החולים. כרגע בעולם הרשיונות נוספת חלופה,

אדם רוצה לבחור מסלול דרך היקר, קיים. אדם רוצה ללכת לרופא פרטי - קיים. כרגע נוצרת עוד חלופה דרך הקופות.

כנראה יותר זולה. איפה הייתם שנתיים? אנשים סבלו. שאלה טובה.

נושא מורכב, בכנות. הייתה ועדה שדנה בזה, בועז לב. אני שמח שהגענו לכאן היום. שנתיים. ידעתם שזה עומד להסתיים. מי שהיה. אזרחים שילמו 5,000 שקל. 2011 היה אמור להסתיים. ידעתם את זה.

הייתי אצלך בפריז. עוד אופציה - לגבי מרשמים זה מסדיר את זה. למה לא באתם לדווח לוועדת הכספים? משרד הבריאות וקופות החולים ידווחו לוועדת הכספים בתום שמה על הנפקת הרשיונות. כל התקופה הזאת ועדה וגם כנסת לא היה. היה. היה. אל תגידו את זה אפילו. הייתה ממשלה. לא טובה אבל הייתה ממשלה, והייתה ועדה. אני לא הייתי יושב-ראש הוועדה, אבל היה יושב-ראש, והייתם צריכים לדווח. גם בתקופה שזה אושר אכן מ-2019 עד 2021, כמות הגבייה שהקופות עשו הייתה אפסית עד זניחה. יש שתי קופות שבכלל לא פתחו את השירות, ושתיים שגבו בצורה מאוד אפסית. אני שב ואומר- זה לא בסדר. תפקידנו לפקח על עבודת הממשלה. הממשלה לא עשתה עבודתה בעניין הזה בפרק זמן ארוך שאנשים סבלו. הייתם צריכים לדווח, הייתם צריכים לומר מה עלינו לעשות. היינו דנים בכך.

פנינו לעתיד. אני נוזף במשרד הבריאות על ההתנהגות הזו.

לא הייתי יושב-ראש הוועדה. יש ועדה, הכנסת עבדה. בכל מקרה אין דבר כזה שאין רציפות, במיוחד במקרה הזה שמדובר בדבר רפואי. בבקשה. פנינו קדימה. אנחנו מביאים כאן לאישור תוכנית הגבייה. לגבי דיון בוועדה, בשביל שנאשר היה נדרש שהקופות יגישו בקשה ונעביר לוועדת הכספים לאשר. קופות החולים לא הסתערו על זה. היה תהליך דיון קשה, אבל הן רתומות, הן בתוך זה, והם יגידו שכן יישמו את זה. נדרוש מהם ליישם את זה, מרשמים נביא להם חובה חוקית דרך הרופאים שלהם. מה יקרה אחרי האישור בהנחה שיאושר הכול? הקופות יספרו מה יתחילו להפעיל כל אחד יתחיל להפעיל מנגנון חלקן חדש לגמרי שייתן שירות בסכומים האלה ובצורה טובה יותר ממה שיש היום, ומרשמים תוך 180 יום, יהיה מעבר של מרשמים. הקופות ייקחו אחריות על זה. איך תוך 180 יום אתה מתחייב למעבר למרשמים כשזה עוד לא אושר? שאל מה יקרה

בנוסח התקנות שמופיע לאישור הוועדה. אם יאושר כל המכלול כולו, זה מה שיקרה. הכנסת סוברנית להחליט מה שרוצה. בהנחה שתוך 180 יום יהיה מעבר לאותן 13 התוויות לרשיונות, לא יהיה צורך ברשיון יותר. לא לגמרי. אתם החרגתם שם את האונקולוגים והטראומה.

כל מי שעלה בשבילנו על מוקשים החרגתם. כפי שהשר הכריע, כרגע אנחנו מחילים את זה על 13 התוויות וכ-18,000 חולים, זה מתוך 124,000. 15% עליהם יחול מרשם בלי רשיון. ועוד 105- - - נעצור רגע.

אני לא מבין דבר אחד. אני מסתכל פה גם על הסכומים. קופות החולים במשך שנתיים אנחנו שומעים פה שחלקם זה משהו חדש בשבילם, שלא הנפיקו רשיונות בכלל. תסתכל מה אזרח צריך לעבור: אזרח צריך להתגלגל, להגיע לרופא פרטי או להתאשפז בבית חולים כדי לקבל רשיון קנאביס. הוא משלם לקופת חולים ביטול לאומי כל חייו. כשעובר טראומה, מגיע למחלה, אומרים לו: סע לבית חולים, תריב שם בשביל לקבל את הקנאביס או תלך לרופא פרטי. וגם עכשיו אתם אומרים: אנחנו צריכים לשכנע את קופות החולים. הרי קופות החולים הן לא קופת צדקה, עם כל הכבוד. צריכים לטפל בחולים, גם אם הרווח שלהן אפס שזה לא בדיוק כך, צריכים לטפל בהם. מה הדין ודברים איתם, עם קופות החולים? תחייבו אותם שחייבים לתת את הרשיון ללא תשלום, או שמשלמים 220 שקל הקופה מבקשת לגבות עבור הליך הנפקת המרשם. מי ישמע. צריך לקחת שליח מיוחד שיעבור מפקיד לפקיד וילך לקנות את העט בחנות ולקנות את הדפים במקום אחר. מה, איפה אנחנו חיים? אז עכשיו אתם מביאים להחריג 10% מהם, שיהיו בלי רשיון. אני לא מבין את זה. מבין שיש מומחים שאומרים: אי אפשר לפרוץ את זה לגמרי. מסכים עם זה. אבל כן אפשר שבינתיים אלה שזקוקים לזה ושיש להם המרשם מבית החולים או מהקופה שאתם צריכים לחייב אותה שתעשה את זה, שלא יצטרכו לחייב עבור הרשיון. זה הזוי לשלם 360 שקל עבור הרשיון.

כי אתה מוציא לו רשיון? הוא משלם לך כל החיים. 220 שקל עבור הליך הנפקת המרשם. זה מטמטם אותי. לכמה זמן הרשיון תקף? שנה. בהתחלה חצי שנה. ויש מקומות, לפי מה שקופת חולים מאוחדת כותבת פה עד שלוש פעמים בשנה. אז נאמר פעמיים. 720 שקל? הגבייה שנתית. ושנה אחרי זה שוב צריך לשלם? אבל אם אותו חולה הוא נעשה יותר גרוע? למה לתת לו שוב? הרשיון מסכים איתך. נדון בוועדת הבריאות

אבל שם תגידו שלא ישלם על הרשיון. אתה הרגולטור שלהם. אתה צריך לומר להם את זה. אני לא פותר את כל בעיות העולם. אני פותר סוגיה-סוגיה. קנאביס רפואי הוא לא תכשיר. הוא לא בסל הבריאות. זה דיון אחר. כרגע יש מנגנון שהוא ברשיון. תהליך מסורבל. אנחנו מוסיפים אופציה, אם בוחרים בעולם הרשיונות שתהיה יותר נגישה, יותר טובה. הקופות משהו שלא חייבות לפי החוק, זה החוק יעשו אותו. בעולם המרשמים או מקלים משמעותית על הבירוקרטיה והרגולציה ומחייבים אותם לעשות משהו שאינו בסל, השירות והמוצר. בעולם יחסי הגומלין בין רגולטור לחובות החוקיות כאן הן עושות משהו שהוא לא בליבת החובה שלהם. הוא נכון וטוב, אולי בעוד חמש שנים תגידו: רוצים לעשות צעד שיהיה שירות רפואי ככל שירות. כרגע זה לא סוגיה חוקית. אבל אתה מבקש שנקבע מחיר. כדי לאפשר את זה. אבל זה לא בחוק אז מה פתאום אנחנו צריכים לקבוע מחיר?

מדבר כאילו יש התקנות. מה פירוש? אם אתה מתערב, ינון אזולאי צודק. למה צריך את התהליך הזה? אתה הרגולטור. תן לו רשיון אבל בחינם. אם אתה אומר: אני לא בעניין, זה דבר אחד. אם אתה אומר: אני כן בעניין ואני קובע שיהיה מחיר כזה, ושיהיה תהליך כזה, הוא שואל בצדק: למה צריך את המחיר הזה? הן מחויבות מה שבסל. מה שבסל השירותים לפי 3ד. זה שירות שלא בסל. אבל היום חייבנו את האזרח לשלם עבור מומחה. על התרופות, בסבסוד, לא בסבסוד - הכול בסדר. רק החולה הזה משלם. בסוף מת ממה שצריך לשלם. כרגע אני עוצר את כללי המשחק החוקיים והכלכליים כדי שייתנו את השירות הזה שלא קיים כיום.

היה קיים, הפסיק מ-21' ועכשיו אתה רוצה להחזיר אותו. היה קיים, הפסיק בהוראה זמנית כי משרד הבריאות לא הביא את התקנות ב-21', ואחרי ששנתיים לא הביא את התקנות וכנראה זה היה גם זעק של החולים הבאתם את זה גם, וגם ובגלל שאתם נמצאים בהליך בוועדת הבריאות. תודה. בבקשה, קופות החולים. אני גם חבר בוועדת הסל. מבחינתנו הכי נכון היה להגיש את התכשיר הזה לוועדת הסל. יעשו דיון על כמה זה יעלה למדינה, לקופות החולים. לא התכשיר, לפני כן. אני שואל על הרשיון. הרי כשבא חולה ואתה יכול לתת לו כרופא מומחה, למה הוא צריך לשלם על הרשיון? מבחינתנו אין בעיה. מה אתם קופת חולים מכבי הולכים לעשות אם נאשר את כל הדבר הנדרש? לנו אין בעיה להשאיר את המצב הקיים. היה ברמת ניהול הקופה. יש בעיה של המטופלים, שימשיכו לעבוד מול היקר עם המנגנון היקר שהוא מסורבל. אתה אומר שהחולה הוא אובייקט של כסף. אתה אומר לא אכפת לנו מהחולים, אני מסתכל כלכלית. אכפת לנו מהחולים. אם היית בא איתי במלחמה ביחד ואומר: אני כקופת חולים מסכים. הייתי מבקש תגיד לי מה העלות שיש לך כקופה להוציא רשיון לאותו חולה.

לא מדבר על התרופה או התכשיר. שבמקום שאגיד לו: כואב לי הגרון אגיד: צריך קנאביס. סליחה, אבל אני יודע מה זה. אדם מתקשר אליי ב-4 לפנות בוקר, אומר לי: חבר הכנסת אזולאי אני צריך לדבר איתך. אני עונה לו. הוא אומר: אני לא מצליח לקבל קנאביס. הבנתי שאין לו עם מי לדבר. ב-6 בבוקר התייצב בתפילה כדי להביא לי את מה שהוא צריך. אתה מבין מה החולים האלה עוברים? אז על רשיון צריך לגלגל אותם? גם כשאתה מוציא רשיון לנהיגה ברכב, יש תהליך שעליך לעבור כדי ללמוד לנהוג. אבל אין צורך ברשיון

כשמוציאים רשיון באמצעות קופת חולים- - - היא שאלה למה אתם צריכים לגבות כסף? זה שירות לא בסל. אני צריך להעסיק רופאים, אחיות, רוקחים. וזה מה שעולה לך? בטח. תודה. בבקשה. אני חושב שההנחה הבסיסית שהקופות מרוויחות היא שגויה. אם הקופות לא יקבלו תמיכות, מן הסתם כולם יסיימו בגירעון. אין פה עניין של רווח או הפסד כי הכוונה לא להרוויח אלא הכוונה היא לתת שירות והוא עולה כסף. הוא לא ניתן היום בקופה. ה-360 שקל שתקבל עכשיו, תגיד לי ממה זה מורכב. לפני שנה הייתה פה ועדה עם שרן השכל והוצגו על ידי הקופות תחשיבים של העלות, והעלות שהוצגה הרבה יותר גבוהה ממה שעכשיו. תודה רבה. קופת חולים ככלית. אגב הרופא הפרטי שמנפיק את האישור, אתם גם משלמים לו, הקופה? היום אותו חולה הולך לרופא פרטי, משלם לו 900,

אלפיים שקל. אתם גם משלמים לו תשלום כקופה? הרופא הפרטי לא עובר אצלנו. בבקשה.

מכבי, יש שירותי סל, ואז הם נכנסים עם תמחור מסוים לסל, ואז הקופה במנגנון שנקרא ועדת הסל, זה מקור המימון שלה לתוספת השירות. פה זה שירות שהוא לא סל, לא חלק מהתקציב. משרד הבריאות מבקש שנעשה אותו. אחרי שנייצר את השירות הזה, אותו 360 שקל שהיום הגיש משרד הבריאות, זה לטובת אותו רופא שנצטרך לגייס ולשלם לו, אותו גורם רפואי שיצטרך ללוות, אולי אחות או פארא רפואי אחרי כמה חודשים לעשות התאמה, ולעדכונים שנצטרך לעשות במערכות המידע.

אנו צריכים את הכסף. תודה רבה. קופת חולים מאוחדת. כפי שאמרו פה, זה לא שירות שנמצא בסל הבריאות. בסוף בהתאם לחוק לקופות יש דרישות תקציביות. הם חייבים להתנהל במשק כספים. אם לשיטתו של חבר הכנסת אזולאי לא נגבה, הכסף הזה ילך ממקום אחר, כלומר אקח כספי סל הבריאות כדי לממן. מי עשה את התחשיב? יש רופאים שנותנים הרי גם היום אישורים. הם גובים בפרטי. לא, רופאים של קופת החולים שלכם. קופת החולים שלנו סופגת כל חודש כי היא לא גובה סופגת כסף בגלל שההבטחה הייתה שהתקנות האלה יוארכו כלומר שאישור הגבייה הזה מבעבר יוארך, אז אנחנו כהחלטה אסטרטגית מול המטופלים לא רצינו למנוע את השירות מהמטופלים ואנחנו סופגים בתקציב כל חודש עשרות אלפי שקלים אם לא יותר. כרגע מאוחדת אנו לא גובים כבר תקופה, כי התקנות לא זה. יש פה עלויות של הכשרת הרופאים, עלויות של גיוס, אפילו של מינהלה שצריכה לסדר את התיק במיוחד על הרשיון שזה בסוף. הרבה המלצות מגיעות מהשוק הפרטי שיש לבחון אותו הרבה יותר באופן מעמיק. תודה רבה. ליאור אבני. ד"ר עמיחי טמיר, יושב-ראש ארגון הנכים,

תודה על זכות הדיבור. בכנסת ה-20 עברה רפורמת היקר, רפורמת הקנאביס הרפואי. העלות הקבועה של 370 ₪ לחודש לכל כמות שנדרשת לפי הרשיון של המטופל עלתה למחירים של עד 3,000 שקלים. חולה סרטן שמקבל קצבת נכות בגובה 4,000 שקל פירושו גזר דין מוות. היום לדרוש עלות נוספת של רשיון ואותה רפורמה, שעדיין לא תוקנה למרות ההבטחות להכניס את הקנאביס הרפואי לסל התרופות, היא פשוט חרפה. היא עולה בבריאות וסבל מיותר ובמקרים קשים גם במוות.

בבקשה. אני מטופל קנאביס. נכון שקנאביס לא נמצא בסל התרופות וזה חבל אבל יש עוד הרבה תרופות שלא נמצאות בסל התרופות ועדיין אנחנו מקבלים את המרשמים להן בחינם. אני הולך היום לרופא של קופת חולים, מגיע לאורתופד שלי בקופה, מקבל ממנו המלצה לקנאביס רפואי. הוא נמצא בקופה, הולך אליו פרטי אחרי הצהריים ומשלם לו בין 700 ל-5,000 שקל על הנפקת הרשיון. זה אותו רופא של הקופה. בדקת את זה?

זה לא אותו רופא. זה שני רופאים של הקופה. אצל אחד הייתי מטופל לפני חצי שנה ועכשיו עברתי דירה אז אני מטופל אצל רופא אחר, אבל שניהם רופאים של הקופה. לאחד אני הולך לקבל המלצה ב-30 שקל שלי כל חודש או ברבעוני שלי, ומקבל המלצה.

לא כל מרשם שאני מקבל, התרופה שאני מקבל נמצאת בסל. יש המון תרופת שלא בסל. המרשמים ניתנים בחינם. הרופאים קיימים, הרופאים מוכשרים. זה שאתם צריכים לשלם להרי עוד קצת כסף על הכשרות הרופאים בסדר, קחו את זה מהתשלום החודשי שלי אליכם. למה אני צריך לשלם עוד 360 שקלים בנוסף ל-1,500 ממוצע הטיפול שלי בחודש, ואני חי מקצבת נכות?

רטלין, פרכוסית, פנטניל, אתם יודעים לתת באנטר. מה שונה בקנאביס? תודה רבה. עופר כהן. שלום, אני יושב-ראש הפורום למטופלי קנאביס רפואי עם ניר וכל החבר'ה שעושים למען החולים. הם גוזרים עלינו קופון. אנחנו חיים מקצבת נכות. יחידת הקנאביס היקר זה יחידה ענקית. רק לרופאים הם משלמים 17 מיליון שקל אז הם לא יכולים לעשות את זה בחינם? הרופאים מקבלים שם משכורות, תבדוק. זו יחידה שמגלגלת התקצוב שלה מעל מיליארדים והיא מיותרת בכלל. צרך לבטל אותה. הרי הרפורמה עברה. הרגולציה דה לגליזציה לא יהיה. אין בעיה . הרפורמה, שיפרקו את היקר. כשאדם חולה בא לבית מרקחת, שיקבל איזה סוג שהוא רוצה. מה קורה עכשיו חברות הקנאביס נתקעו עם 50 טון של קנאביס מסוג C10, T10. אז ההנפקה הראשונית למשתמשים חדשים C10, T10. זה לא מתאים, זה כן מתאים לא מעניין אף אחד. דוחפים לנו את כל הזבל ואנחנו צרכנים שבויים.

יפעת קריב, יו"ר פורום חברות הקנאביס בהתאחדות התעשיינים, מנכ"ל חברת תיקון עולם, חמש שנים בתעשייה הזו ולפחות את הנושא הזה מובילה שלוש שנים. יש שני צדדים למטבע. הצד הראשון, הוא החשוב, אני קודם כל אומרת כל הכבוד לחטיבת הרגולציה שסוף-סוף מקשיבה למטופלים ולשטח ומובילה את המהלך הזה. מה שקורה היום זה היסטורי. זה שחטיבת הרגולציה במשרד הבריאות וקופת החולים יושבים פה ומסכימים להתחיל להעביר את המהלך של מרשיונות למרשמים זה מהלך חשוב ביותר במדינת ישראל כפי שצעקתי לפני כמה דקות ישראל היא המדינה האחרונה בעולם שיש בה משטר רשיונות. משטר רשיונות הוא משטר אפל שבונה שוק שחור, ועולה אלפי שקלים למטופלים. זה צד אחד של המטבע, ולומר לקופות החולים ולחטיבת הרגולציה שאפו שזה הגיע לפה, אמנם אחרי הרבה מאוד שנים. הצד השני של המטבע, למעשה היום אם נאשר את הדיון זה רק על 15% מהמטופלים, לא כולל את הפוסט טראומה, כלומר 85% מהמטופלים לא ייכנסו למהלך הזה, והם יישארו בשוק של עד 5,000 שקל, בשוק שחור. המהלך הזה קריטי. אנו חייבים להוביל אותו כדי לעשות שינוי דרמטי במדינת ישראל, לאשר לקופות החולים לקבל קנאביס במרשמים. אין יותר צורך ברשיונות. למה צריך לשלם סכום כזה גבוה? קודם כל היום משלמים 5,000 שקלים. עוד 85%- - - שנייה. עברנו את התקופה האפלה שעליה דיברת. משרד הבריאות הביא את הרפורמה ומביא את התוכנית הזו שאנו נדרשים לאשר. רק ל-15% מהמטופלים. שאלנו כל הזמן, למה הסכום הזה? אנו מברכים על כך שצריך מרשם. מברכים שעברנו את התקופה. נזפתי במשרד הבריאות על כך שמשך תקופה ארוכה הם לא באו לכאן בכלל. התירוצים לא מקובלים עליי. אבל למה צריך את הסכום הגבוה הזה? מדובר באנשים שחלקם הם אנשים קשי יום שאין להם הכסף הזה. למה כשהוא בא לקופת חולים, ומבקש מרשם על תרופה מסוימת, שלא נמצאת בסל, לא משלם סכומים כאלה? למה פה צריך לשלם סכומים כאלה? אמן שתצליח להעביר את זה ותיתן את זה בחינם ל-100% מהמטופלים.

לא אמרתי בחינם. בבקשה. עדיין לא קיבלתי תשובה, כמה עלות רשיון? זה אחת. שתיים, המטופלים יותר יכולים לענות לי על זה כמה זמן הנפקת רשיון באופן פרטי? יש שתי דרכים להנפיק רשיון.

יש רופא מנפיק שעשה קורס. הוא מקבל צ'יפ. יש לו מחשב ומנפיק און ליין כלומר אם באת אליו עם חומר רפואי בהתוויה, כלומר אתה צריך לקבל שנה אחורה אופיאתיים, אתה מכור, לא צריך את הקנאביס אבל השנה אחורה שמשכת את כל התרופות, מכרת בשוק החופשי, עשית משכורת מהצד, וכשהגעת לרגע המיוחל שאתה מקבל את הרשיון, מנפיקים אותו בשתי צורות: או דרך הצ'יפ, שזה בהנפקה מיידית, תוך 72 שעות ברגע אחד מוציא לך רשיון - זה מערכת פתוחה עם כל הרופאים המנפיקים דרך משרד הבריאות.

יש מערכת שרואים בדיוק מי מנפיק,

כל רגע און ליין. יש האפשרות השנייה, שזה תהליך דרך היקר כביכול, תהליך שלוקח עד 60 ימי עסקים, כשלושה חודשים. זה לא עולה כסף. אופציה שלישית לא תקבל ולך לשוק השחור. השאלה למשרד הבריאות אחרי שאתם מביאים את זה - תוך כמה זמן אתם מחייבים את הקופות להנפיק את המרשם? הרי יש לך הרשיון שעליו אתה משלם 360 שקל. מקבל אותו במקום? נתחיל ברשיון. הוא מקבל אותו? תוך כמה זמן? העולם הקיים.

נותנים עוד אופציה לבחירת המקובל, כמו שני המסלולים שתיארו פה, דרך הקופה, גבייה 360 שקלים, פעם בשנה, ואשמח שהקופות יגידו - מה ה-SLA שאתם מחייבים? אתה לא מחייב אותם?

למטופל. תוך כמה זמן? בתנאי שהחולה מביא את כל החומר הנדרש, תוך ימים בודדים. תוך שלושה ימים? אוקיי. מנותקים. יש להם החומר במחשב. שלושה ימים של סבל. אחר כך המרשם עצמו? במקום.

במקום. אני רוצה לדעת מבחינת לוחות זמנים שזה נשאר אותו דבר. עלות הנפקת רשיון? זה צריך לעלות 285 שקלים. זה הוראה של משרד הבריאות. אשמח לומר כמה מילים. אני מאגף תקציבים, משרד האוצר. ישבנו עם כל קופות החולים כולן יחד עם משרד הבריאות בשנה האחרונה ועבדנו על טיוב תחשיבי העלות האלה. ראינו בהתחלה הערכות גבהות בהרבה ממה שהבאנו היום לוועדה. רובן נובעות ותכף יפרטו שורה-שורה אבל נובעות מהצורך בטיפול שהוא יותר מורכב בקנאביס מאשר בתכשירים אחרים. לא רק שזה לא תרופה שהיא בסל, זה גם תרופה שהטיפול, הליווי דורש הכשרה מיוחדת. למשל מפגשים יותר ארוכים להתאמת המינון. אני לא מבין. למה הסכום הזה? למה הסכום הזה בחסר? בסוף לקופה יש עלויות. אבל לא שאלתי אותך.

אני רוצה לומר מילה על השוק מלמעלה. אנחנו רואים מתי תמחור בחסר כשהשירות לא נוצר, וגם בין 2019 ל-2021 חבר הכנסת אזולאי סיפר פה, עיקר הטענות מהמטופלים אנחנו שומעים את זה גם כאן זה על זה שקשה מאוד להשיג את המרשם. לא רק על העלות הגבוהה שיש בפרטי, אלא על היצע וזמינות נמוכה של רופאים שמוכנים לעסוק בזה. העלות היא כזו, בשביל שהשירות יתפתח ובשביל להבטיח זמינות ובשביל להבטיח שקופת החולים ייקחו את המתווה ויפתחו אותו אצלם. היא לא יודעת לענות על זה, כמה העלות. האם אתם יכולים לדבר על סכום אחר מאשר הסכום הגבוה הזה? שאלתי את משרד האוצר. בלאו הכי אתם הת"פ של משרד האוצר.

וחלילה. הפרויקט הזה מקודם על ידי משרד הבריאות וכל הכבוד שהביאו. לא אמרתי שלא. שאלתי האם משרד האוצר מוכן לסכומים יותר נמוכים? אני מברך את משרד הבריאות אחרי שנזפתי בהם על זה שעד עכשיו הם לא היו על התוכנית הזו, על הרפורמה שאנו מגיעים לתקופה יותר טובה מבחינת העניין. שאל חבר הכנסת אזולאי ואני מצטרף למה סכום כזה גבוה? הסכום הזה מבטא תמהיל בין מטופלים חדשים שעלות הטיפול בהם גבוהה בהרבה מהסכומים האלה לבין מטופלים קיימים שאמנם דורשים ליווי אבל פחות ממטופל שמקבל את המרשם הראשון שלו. זה אחת. אם הוא מגיע עם כאבי גרון ואתם לא מוצאים לו דלקת בגרון והוא צריך לשבת עם הרופא עוד שעה, תיקחו לו על זה יותר כסף?

אתם עושים כמה זמן הרופא צריך לבזבז עליו? גם ככה מגיע לרופא אורתופד ועושה לו בדיקה של שעה וחצי או שעה, הוא מגיע אליו ומשלם על זה. היום הליווי נעשה ברוב המקרים על ידי רופאים פרטיים, בעלי מומחיות לדבר. הקופות יצטרכו לגייס אותם כנראה במחירי שוק. לכן העלות הזו היא תוספתית למה שהיום הקופות מציעות לאותו חולה עם כאב גרון. לשאלת יו"ר, לאחר חודשים רבים שישבנו והתעמקנו יחד עם קופות החולים התחשיבים, אנחנו כמשרד האוצר סבורים שאם הוועדה תאשר תעריף נמוך יותר,

אם ייאלצו לתת את השירות, ייכנסו ויגדילו את הגירעון שלהם כתוצאה מנתיבת השירות. לכן אנו לא חושבים שאפשר לאשר תעריף נמוך יותר. בנוסף, קופות החולים יימנעו מפיתוח השירות בתעריפים נמוכים יותר, וזה יפגע בסופו של דבר בזמינות המטופלים שייאלצו ללכת ולשלם מחירים גבוהים בהרבה בשוק הפרטי. בקיצור את אומרת שההוראות שיש לכם זה להשאיר את זה בסכום גבוה שהוא גבוה. לא מובן למה צריך להיות כזה. אתם רוצים לסבסד את קופות החולים יש דרכים לעשות את זה. לא על גב האנשים החלקים, אלה שצריכים לקבל את התרופה הזאת. זה שצריך לסבסד את קופות החולים ודאי. משרד הבריאות ומשרד האוצר ודאי לא רואים במהלך הזה שום כלי של סבסוד. אני רואה. תודה רבה. ישלם גם את הביקור לרופא מומחה או רק 360? לנו הוא ישלם רק את ה-360, לקופות. אורלי נחום, בבקשה. רציתי לספר שאני מהפריפריה, מקבלת 4,000 שקל וגם ממני דורשים סכום מאוד יקר. דווקא מהחלשים מבקשים את הסכומים הגבוהים.

תהיי בריאה. ינון, אני מבין שבוועדת הבריאות עדיין לא אישרו את המתווה. הם דחו את זה ליום שלישי. אני דוחה את ההצבעה כאן ליום שלישי, ומבקש שעד יום שלישי תנו לנו פירוט על מה הולך ההוצאות. לדעתי לא נאשר סכום כזה. אתם צריכים לבוא עם סכום אחר. לשבת עם משרד האוצר. צריך לסבסד את קופות החולים. אני תומך בסבסוד קופות החולים. לא שהאנשים החולים אלה שנזקקים לשירות הזה, יצטרכו לשלם סכום כזה. נאשר את זה בעז"ה ביום שלישי במקביל לוועדת הרווחה. אי אפשר לאשר כאן תקנות שעדיין לא אושרו בדקתי ועדיין לא אישרו. יש להם שם בעיות ניסוח וגם מספר שאלות. אעשה זאת במקביל. הסכום הזה לא יאושר. אתם צריכים להביא סכום אחר, נמוך יותר. מדובר באנשים חלשים. אתם יכולים במקביל להביא לפה - נאשר העברה לקופות החולים. תעזרו לקופות החולים אבל לא על חשבון האנשים המסכנים האלה, החולים, הפריפריה, שנזקקים לטיפול הזה. עוד משהו. דיברנו על זה בתחילת הדיון למה כל שנה לעשות? אם זה חולה כרוני, למה כל שנה? 360, 360. אוטיזם, שיתוק מוחין, אפילפסיה. תנו לו את זה פעם אחת. אתם אומרים שיש לכם הוצאות אני דואג לקופות החולים שלא תשלמו יותר מדי כל שנה, תצטרכו לסבסד אותם.

זו בקשת הקופה. משרד הבריאות. למה פעם בשנה? הפעלת הנדרשת היא פעם בשנה. המרשם הוא לא לכל החיים. עד שנה. נדרש פעולות כמו ליווי ובקרה ומעקב. עם אוטיזם, למשל, יש מחלות קבועות. ביקשתם הסבר. הקופות ישלחו. הפעולה שנדרשת היא קבועה. היא כל שנה צריך לבצע. אם נדרוש פעם אחת ויותר לא היה נכון מה שאתה אומר. הדרישה לליווי ובקרה ובדיקה זה כל שנה לבצע את זה מחדש עם הרופאים והאחיות והמוקד וכל זה. זה אמירה רפואית. ועדת בועז לב אמרה שכל שנה דורשים. אמרה לכולם. וגם זה היה להם קשה כי רוב המרשמים לשלושה חודשים. האמירה זה טיפול רפואי לא פשוט ולא רוצים שיהיה לכל החיים. זה אמירה ברורה. הם עושים התאמה, ליווי, טיפול. חמש שנים זה סביר, אני חושב. יש עם אוטיזם, שנשארים אותו דבר. למה להריץ אותם כל שנה? מטריח אותם. אני מבקש במהלך השבוע הזה שתיתנו את הפירוט, את כל מה שנלווה, את כל הדברים האלה שנדע מה אנו מאשרים. לא יודע למה קופת חולים מאוחדת מגבילה את זה לשלוש פעמים. שלא יהיו ההבדלים בין הקופות. אנו מדברים על אנשים שחלקם הוא במצב כלכלי קשה, ואם הולכים לרפורמה הזו, והיא חשובה, ואני משבח אתכם על כך שהולכים לזה, שזה יהיה מושלם כך שאנשים צריכים לשלם אך לשלם עד גבול מסוים ולא כך. לכן אני מסכם האוצר, גאיה, אני מבקש לא להישאר בסכום הזה. זה לא בסדר. אני בעד לסבסד את קופות החולים, נצטרך בדרכים שצריך לתת, הן צריכות לקבל או תשלום או לסבסד אותן איכשהו יש לסבסד אותם. לא לקחת מהאנשים החלשים סכומים כאלה גבוהים. הלכנו כברת דרך ארוכה. שנתיים לא הייתם פה. יש הרפורמה. מקווה שתאושר בוועדת הבריאות באותו יום שנאשר זאת כן בסכום יותר נמוך ועם פירוט שנדע על מה הולך הכסף הזה,

מה זה כל התהליך שקופות החולים כותבות. אנחנו יכולים לפרט ואם תרצה, נשלח לוועדה נייר. בסופו של דבר אנחנו נצטרך לתת לאותו מטופל קודם כל רופא. אחרי זה אולי אחרי כמה חודשים נצטרך להגיע לעוד ליווי על ידי אחות או גורם מקצועי אחר. אין לך רופא בקופה? אין אחות בקופה? תשלח מפורט, יותר נעים. לא נעים לומר שאתה צריך לשלוח רופא כי הם הולכים בסופו של דבר לרופא שעובד בקופה. אז הרופאים קיימים אצלכם בקופה. אתה אחות אין לך בקופה? אבל בדיוק מה שמתארים זה רופא שעובד בפרטי ומשלמים לו אלפי שקלים. אנו רוצים את הרופאים להביא שיעבדו אצלנו. מאה אחוז. הכול טוב ויפה. הרופא שעובד בפרטי, אנחנו לא שוברים פה את הראש כל הזמן עם משרד האוצר ועם משרד הבריאות כדי לסבסד אותו. אנו מסבסדים אתכם. אנחנו מעבירים כסף. אנחנו נותנים הרבה דברים, גם בבתי החולים. אתה כללית. גם בבתי החולים שיש לכם, גם במערכות הקהילתיות. אנחנו חלק מהעניין ואתם חלק מאתנו. אתם לא יכולים לומר: אבל היה אצל רופא פרטי שילם 5,000 שקל. תודה רבה. אנחנו לא בתקופה האפלה הזו,

אנו בתקופה אחרת. אנחנו בתקופה שאתם חלק מהעניין. אנחנו מדברים על 15% מהחולים, לא על כולם. הוא בא לסניף שלכם, לאותו מקום שיש שם אחות ורופא ויש שם האנשים שעוסקים בזה. אתם חלק מהמערכת. אנחנו צריכים לאשר את זה. אנחנו לא יכולים לאשר לחולה הזאת 360 שקל. לא יכולים לאשר את זה. היד שלנו לא תתרומם. אני חולת סרטן. יש לי הרבה דברים קשים. לא נותנים לי רשיון. רוצים שאתן לכם 5,000 שקל שאני לא יכולה להוציא. אנחנו מבקשים במהלך השבוע הזה, תעשו עבודה. אתם יודעים לעשות עבודה. אתם יודעים גם את השפה של משרד האוצר. להגיע לפתרון שלא נצטרך לעשות דברים שבניגוד למצפון שלנו. אני משבח אתכם על הפעולה הזו. בעז"ה נאשר אותה. הסכום צריך להיות יותר נמוך. אני מחכה שיאשרו את זה גם. במקביל נעשה את הישיבה במקביל לוועדת הבריאות ונסיים את זה. גם אני משבח איתך. חבר הכנסת ינון אזולאי ואני משדרים

להגדיר לוחות זמנים למעבר מ-15% מהמטופלים ל-100% מהמטופלים. כי פוסט טראומה לא נכנסים פנימה, אבל אם לא תעשה לוחות למימון - אם לא תעשה לוחות זמנים זה ייקח עשר שנים. טוב, נהיה איתם בקשר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:40.